על סדר היום דיון מהיר בנושא: "הפסקת אפליית תושבי אשקלון - העיר המופגזת והמאוימת בישראל", של חברי הכנסת אופיר סופר,

מאיר כהן,

נשמע את קרן ברק ואחר כך אני אומר את דעתי בעניין וכמובן אני אתן לראש העיר שאני מקדם אותך

כולם יאמרו לך שאשקלון היא אחת הערים שנמצאת מבחינה ביטחונית הכי מופגזת וברמה ביטחונית בעייתית. עדיין מתייחסים אליה שונה לחלוטין מאשר לכל יישובי עוטף עזה. לדבר הזה היינו אמורים לשים סוף כבר מזמן. ראש הממשלה הבטיח את זה מזמן, שרי הממשלה הבטיחו את זה מזמן וזה היה אמור להגיע לסדר היום בישיבת הממשלה האחרונה, ביום ראשון האחרון,

הטבות מס לא יתאים כאן. אזור עדיפות מתאים וצריך לעשות את זה. לכן אנחנו צריכים לעזור להם גם בהטבות מס וגם הנחות בארנונה. אני חייבת לספר

מה שני הדברים שחסרים אדוני ואתה אמרת את זה. העיר אשקלון אינה מוגדרת על ידי הממשלה כאזור

הדבר השני, העיר אינה באזור פיתוח

31,000. זה אומר שזאת הולכת להיות עיר ענקית. כשיגיעו תושבים, ומצד שני מסחר, תעסוקה, אזורים רוויי ארנונה לא יהיו שם בגלל החשש מטילים או דברים מהסוג הזה, האפשרות שאתה יכול להקים את אותם מפעלים או את אותם משרדים

לא לאשקלון ולא לאילת,

אני חושבת שדווקא עכשיו החלת הסכמי אברהם משנים את התמונה הכלכלית.

עזה מכיר ואומר לך שאשקלון סובלת לפעמים בסבבי הלחימה שאנחנו רואים גם יותר מישובים אחרים שנמצאים בעוטף למרות שהיא 7 נקודה משהו קילומטרים.

אנחנו גם נפגשנו לפני כמה ימים. אשקלון היא עיר, כפי שאמרו החברים, שנמצאת כל היום על סדר היום. לצערנו הרב, יש הפגזה, אשקלון היא עיר מאוימת והיא באמת המופגזת ביותר. לא בדקתי את זה אבל אני מעריך שזו תמונת המצב. מאז שהכרתי אותך אני רואה ראש עיר שבאמת דואג לכל תושבי העיר בלי משוא

אני אומר לכם שכיתתי רגליים והגעתי לכל משרדי הממשלה וגם לכאן. עצוב

הם נזקקים? אבל המדינה מקבלת דיבידנד של 700 מיליון שקלים. הם מקבלים 700 מיליון שקלים בשנה. לא אכפת לי

אני אומר מה בהחלטה, כדי שתבין. בנושא של המיגון הצלחתי לשכנע את משרד השיכון

אחוזים במקום 15 אחוזים, שזה

יש לי קרקעות, אנחנו ניתן קרקע

חדשים וכך ניצור אינטגרציה בין אוכלוסייה

בערך? אני לא יודעת מה יהיה הסכום הסופי.

אם זה מתגבש, יש איזושהי הערכה. על ההחלטה הקודמת את לא יודעת ועל זה את לא יודעת, אז בואו נקצר, למה עלית

שאלות ביחד עם משרד הכלכלה ומשרד האוצר בתקווה שהסעיף הזה יישאר שם. אנחנו כרגע מתעקשים שהסעיף יישאר בתוך ההחלטה. מתי זה אמור להגיע לממשלה?

קיימנו דיון

אני מציע להמתין עם החלטת הממשלה. ליאור פרבר מדבר על יום ראשון הקרוב. הוא אומר שהיה צריך לזה את משרד המשפטים. אני מכין את הלשכה המשפטית אצלנו.

במידה ולא תהיה החלטת ממשלה, אני מציע שאנחנו נכין הצעת חוק שלנו שכל חברי הוועדה יחתמו עליה. אני לא מבקש להכין את זה כי ליאור נשמע והוא איש אמין שהם הולכים לכיוון הזה והכיוון הזה הוא חלק גדול של פתרון הבעיה. לגבי הנושא של הטבות מס, אני מציע להמתין עם זה. הטבות מס, כדי לשנות, אנחנו צריכים לשנות את המפה. כדי לשנות את המפה, הטבות מס זה חוק, זאת לא החלטת ממשלה, זה סיפור אחר

השלכות הרוחב הן גדולות. אדוני היושב ראש, רק לסבר את האוזן, דרך משרד הפנים את ההקלות בארנונה. אני מגיע לזה. זה יכול להיות בהחלטת ממשלה. רק בגלל המספרים הם לא הכניסו את זה לסדר היום.

לגבי הנחות בארנונה, שזה דבר שלישי שדיברנו עליו, הוא גם לא מופיע בהחלטת הממשלה. הוא מופיע כללית. אני מבקש שהוועדה תקבל החלטה שיש לשנות את הנושא הזה של הארנונה באשקלון. אנחנו נפנה למשרד הפנים לבקש שיהיו הנחות בארנונה, שהמצב של הארנונה באשקלון יהיה שונה. זה משהו אחר. אם יש החלטה על אזור עדיפות לאומית ואזור פיתוח א', אנחנו נפנה למשרד הפנים ונבקש ארנונה אחרת. דיברתי עם שר הפנים והוא כן מאשר את זה אבל הוא אומר שהוא צריך תוספת תקציבית. מדובר ב-200 מיליון שקלים בשנה. אני פונה לאוצר שייתן לי את הכסף הזה. אני לא זה שאתנגד אבל אני צריך את הכסף.

אנחנו מחליטים שאנחנו מבקשים תוספת תקציב כדי לפתור את הבעיות של הארנונה ואנחנו מבקשים את זה משר הפנים.

אנחנו כוועדה נמשיך לעקוב אחרי תמונת המצב. אם יש החלטת ממשלה, הנה מה טוב.

אנחנו נכין הצעת חוק שאנחנו כולנו נחתום עליה. אני מקווה שלא נגיע לזה כי הצעת חוק פרטית שלנו זה עימות עם הממשלה שאתה לא מעוניין בזה וגם אני לא מעוניין בזה.

שזה ילך על מסלול של אוטוסטרדה ואנחנו רוצים גם את העזרה למשרד הפנים לגבי הארנונה. לגבי הטבות המס, אמרתי, זה צריך תיקון חקיקה קשה ולא פשוט. לא יהיה לנו את רשות המסים אבל בואו נלך צעד אחד או שני צעדים,

נראה שאנחנו מבצעים את זה,

נמשיך לעקוב אחרי העניין. אני מודה לכל החברים שהגישו את ההצעה, לכל אלה שהשתתפו בדיון, אני מודה לך אדוני ראש העיר, חזק ואמץ ויהיה השם עמך. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 12:10.